בוקר טוב לכולם. אני פותח את ישיבת הוועדה בנושא: הצעת חוק החברות (תיקון מס' 34) (רישום חברה באופן מקוון), התש"ף 2020, להכנה לקריאה שנייה

בבקשה, שם ותפקיד לפרוטוקול. שמי יראת דומנוביץ,

בבקשה.

אוקיי. אולי נשמע רגע על העמותות? בבקשה, שם ותפקיד. שמי יפית בבילה שמר,

אני רק אגיד שדווקא בנוגע לעמותות ולחברות לתועלת הציבור, הוועדה כבר נתנה הסמכה

תשובה. מה שעניתי לחבר הכנסת סעדי הוא שהפרשה שהייתה השבוע שאמנם לא מתייחסת לשלב הקמת החברה ולאימות לחתימה - - נכון. נכון. - - אבל היא דווקא זו שמוכיחה לנו כנגד טענות שלא נשמעו כאן,

נשמעו במקומות אחרים על איכות האימות.

זה דווקא מוכיח שאימות

התייעצות כוללת, בלי להגיד עם מי או עם מה או איזה סוג של - - - התייעצות מקצועית,

כי אני רוצה לשמוע דעות נוספות. מני גורמן, לשכת עורכי הדין, בבקשה.

גם היום,

יש רמאויות, ואולי רמאויות הרבה יותר. אז אתה לא הופך להיות שומר הסף של רשם החברות בזה שאתה חותם על הטפסים. אני חושב

חיונית על מנת לנסות ולאמת את הדברים האלה גם במישור הטכני וגם במישור המהותי שעליו אנחנו מדברים.

ברשותכם, מבקש

אבל אני לא חושב שבכך שמאפשרים דרך נוספת לאימות זהות החותמים פוגעת בצורה כלשהי או בצורה דרמטית, מכיוון שלא מבטלים אותך, את היכולת שלך לאמת.

זה לא פוגע באופן דרמטי בתפקידו החשוב של עורך הדין בהליך הקמת חברה. אני חושב שלא צריך לראות צל הרים כהרים. ולא צריך להטיל שום חשש בהקשר הזה. חבר'ה, זו לא

ואני מבקש מהחברים,

לתת לאנשים לומר את דברם ונקבל החלטה, בבקשה. בבקשה. תודה רבה לכולם. אז אני אתייחס ככה בקצרה, כמו שהתבקש. כולם דיברו פה על חסכון.

כרגע מדברים בהצעת החוק הזאת על הסמכה להתקנת תקנות. כמובן שבתקנות עצמן לאחר מכן יצטרכו לבוא כל הדברים שקשורים לאיך עושים את זה.

תסיים.

אם זו לא הייתה - - - טוב,

אני לא חושב למי שמקים חברה, צריך המחוקק להתערב כדי לחייב אותם לקבל ייעוץ משטי. יש עוד הרבה דברים בדרך. אני לגמרי

למה שיניתם את זה? לא רק הוספתם את הסיפא של הסעיף, שיניתם גם את המהות. כאילו החתימה של עורך הדין על התקנון? על התקנון עצמו. אז למה להיכנס לדרך? אנחנו מדברים על חקיקה ראשית. ואנחנו בסך הכול מדברים כרגע - - - גברתי, היות שחקיקה ראשית - - - רגע, אבל אני רוצה להגיד משהו. שנייה, שנייה, רגע.

לגבי מה שאתה מדבר. לגבי המילה "בחתימתו". הרי זה כל מה שמייצר אחר כך מגבלות שאם רוצים שהחתימה לא תהיה by hand, אלא בדרך מקוונת. אני מבינה שזה מה שמגביל.

לגמרי נכון.

ולכן אמרתי שצריך להפסיק עם החקיקה הזו, שאומרת בצורה ספציפית שיבוא בפני הפקיד לחתום בכתב ידו. "בחתימתו" אכן המשמעות המילולית של זה היא שיבוא ויחתום עם חותמת.

כן. כל הרעיון של להעביר שירותים - - - יאומת בידי עורך דין יכול להיות שתעשה את זה גם באמצעות דיגיטליים.

זה כדי להתגבר על הדרישה הפיזית. וזה מה שאנחנו מנסים,

לקדם היום בכל התחום הזה של נותני השירותים. לדעתי, צריך לתקן את הסיפור של התקנון. את הגעה הזו.

הם הורידו את זה. כי זה היה "בחתימתו".

עכשיו אומרים: עורך דין יאמת. הוא יכול גם לעשות את זה עם כרטיס חכם שיש לו. במקוון. במקוון. גם הוא יש לו כרטיס אלקטרוני. ברור, מה. אז זו הסמכה בחקיקה. זו הסיבה שחוקקנו את החוק שנועד לאפשר שירותים מרחוק, כי יש חקיקות שמדברות בצורה כל כך ספציפית על "יבוא בפני פקיד", "בכתב ידו". המילה "יבוא" חייבת למצוא - - - כי אחר כך נתקעים במחסום כשבאים לאפשר שירותים בדרך מקוונת.

הרבה דברים הולכים להשתנות לנו בחיים שיצטרכו לקרוא להם אחרת. אלה מטבעות לשון שקיבלו משמעות.

היעדר אלטרנטיבות אחרות, היום הן מקבעות ויוצרות מחסומים. כדי להסיר ספק שהכוונה פה היא אימות לאו דווקא בחתימה הפיזית,

אבל זה בעצם אימות בידי עורך דין.

אני מעלה להצבעה את הצעת חוק החברות (תיקון מס' 34) (רישום חברה באופן מקוון), התש"ף 2020, לקריאה שנייה ולשלישית. מי בעד? פה-אחד. הצבעה אושרה.

הצעת החוק אושרה. תודה רבה לכם.

לך, יעקבי סיגל. הישיבה ננעלה בשעה 10:23.